אנחנו מחדשים את הדיון. מה קורה אם יש תיקו? אם יש תיקו זה נופל. אז עכשיו אני צריך להסביר את זה? רצית לנמק, לא? בבקשה, חבר הכנסת טופורובסקי ינמק את הרוויזיה. אבל יש כמה רביזיות. אבל רק אחד מנמק רביזיות. ככה זה.

חמד, בבקשה, נמק את הרוויזיה. אנחנו הגשנו רוויזיה רק בשביל מטרה אחת. למשוך את הזמן. הייתה אפשרות לממשלה, כבר היום בבוקר, לפעול לפי חוק, חוק שהכנסת חוקקה רק בשבוע שעבר. להביא את כל הצווים שהיא רוצה, לדון בהם בוועדת הקורונה, ולאשר אותם. אני לא הייתי צריך היום לשבת כל הלילה, לעשות חוק בקריאה ראשונה, קריאה שנייה וקריאה שלישית. נציג היועץ המשפטי לממשלה אמר את זה.

שביום אחד מחוקקים חוק בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, כשאנחנו פוגעים בזכות הקניין של אנשים, כשאנחנו גורמים לאנשים לפשוט רגל, כשאנחנו גורמים לאנשים להיות רעבים לפת לחם. יש רעבים במדינת ישראל. תאמינו לי שיש רעבים במדינת ישראל. לכן אני חושב שאתה כיושב-ראש ועדה היית צריך להגיד לממשלה, במקום שתעסיקו אותנו כוועדת הכנסת שהיא ועדה כל כך חשובה וכל כך עסוקה בנושא הזה, תואילו להביא את הצווים בבוקר, תעבירו אותם לוועדת קורונה. אתם שולטים בוועדת קורונה. הרי מי שיושב בוועדת קורונה הוא מהקואליציה, לא מהאופוזיציה. אם האופוזיציה הייתה יושבת בוועדת קורונה, ויש לה רוב, הייתי אומר, בסדר, הממשלה רוצה לעקוף את הכול ולהביא את זה ישירות לממשלה והיא תאשר. אבל לממשלה יש רוב. הרי אתם הצבעתם על יושב-ראש של ועדת קורונה, אתם הרכבתם את הוועדה שיהיה לכם רוב ורוב דורסני, ואין לכם שום בעיה. לכן אני חושב, צריכים כולם להצביע עכשיו עם הרוויזיה שלי ולהוריד את החוק הזה מסדר יומה של הכנסת, כי יש חוק במדינת ישראל שמאפשר לממשלה לעשות את זה, אבל היא פשוט צריכה להתייעץ ולעבוד לפי החוק; לתת לכנסת, למחוקק, לריבון הריבון במדינת ישראל זה לא הממשלה, זה הכנסת. אתה חבר כנסת כבר שנה וחצי. אנחנו הריבון, לא הממשלה. לכן אנחנו כאן צריכים להחליט החלטות קשות כאלה לציבור ולאזרחים, ולהחליט אם אותו אזח סוגר את האולם שלו או לא סוגר את האולם שלו. מספיק עם הבלבול. אתם יודעים מה זה מישהו שיש לו חתונה הערב? אני לא מדבר על החתן והכלה שהשכירו את האולם.

מדבר על בעל האולם שהזמין את הכול, והחתן והכלה והמשפחות שלהם הוציאו את הכסף שלהם ושילמו מראש כסף. והיום אומרים להם, אתם לא יכולים לעשות את החתונה. הם שילמו על 250 איש, כי הם התחייבו ל-250 איש. אנחנו הורסים לאנשים את הפרנסה.

אנחנו הורסים לאנשים את החיים שלהם. תפקידך, ואתה הגעת ממפלגה יש עתיד, כחול לבן, הייתם ביחד,

אני לא זוכר אפילו את השמות שלכם. ישראל בעלייה. כחול לבן, הסתובבתם בכל מקום. אני שמעתי אתכם. אתם נתתם תקווה לאנשים, הצביעו בשבילכם 33 מנדטים, ואתם כאן באים להרוס את הדמוקרטיה בזכות 33 מנדטים שקיבלתם, כי אתם עכשיו מתנהגים נגד כל מה שאמרתם במערכת הבחירות. תודה, חבר הכנסת עמאר. אני מבקש להעלות את הרוויזיה להצבעה. - - - כן, אבל תמיד יש רק מנמק אחד לרוויזיה. מי בעד הרוויזיה? ירים את ידו. מי נגד? הצבעה בעד, 4 נגד, 6

הרוויזיה לא התקבלה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 18:11.